רבותיי, אנחנו מחדשים את ישיבת הוועדה לעניין הרביזיות.

אני אגיד את לוחות-הזמנים ומשם נתקדם. מקובל בפיליבסטרים האלה, כשיש הרבה מאוד הסתייגויות, שההנמקה של הרביזיות נעשית בצורה